בוקר טוב. אנחנו מקיימים דיון של הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל בנושא עצמאות אנרגטית לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בנגב ובגליל, תוך בדיקה של עמידת הממשלה ביעדים הללו, כפי שהיא מתכננת, ומהם החסמים לביצוע ולעמידה ביעדים. יש כמה גופים שנרשמו לדבר, ויש שתי עמותות ששלחו מצגת רק אתמול בלילה. זה לא דבר תקין. אנחנו לא רוצים לנזוף בכם אבל זו לא התייחסות רצינית לחברי הוועדה. מי שרוצה להציג ולטעון פה, צריך לשלוח את זה שבוע קודם. אנחנו ננסה,

לתת אפשרות לגופים שנרשמו להביע את דברם. לפני כן, אנחנו נרצה סקירה ממשלתית, גם ארצית, ואם יש התייחסויות נקודתיות לסוגיית האנרגיה המתחדשת בנגב ובגליל; במיוחד לעמידה ביעדים של הממשלה מול ההצהרה האחרונה שלה בהחלטת הממשלה, שהיא מתכוונת לעמוד מול 30%, ומול המציאות שבה היא לא עמדה ביעד הקודם שלה, של אפילו אותם אחוזים בודדים. הממ"מ נמצאים פה?

אם יכולים להגיע לפה אנשי הממ"מ שכתבו מסמך בנושא. עירית הייטנר, תתחילי. היי. אני מחטיבת אנרגיה מקיימת ממשרד האנרגיה. אני אשמח לספר מה אנחנו עושים מול שלטון מקומי, אבל אנחנו לא היחידה שאמונה על היעד של ה-30%. לא התבקשתי לתת סקירה על זה, ואני לא יכולה. אני כן אשמח להגיד מה אנחנו עושים בשלטון המקומי, כי אנחנו עושים הרבה. השלטון המקומי יגידו לנו: "יש לנו פרויקט כזה ועוד פרויקט", אבל אנחנו רוצים תמונת מצב שלמה, ואחרי כן לצלול ולשמוע על רשויות ועל איך הן יכולות להיות המנוע לדבר הזה. אתה לגמרי צודק; פשוט לא התבקשנו לעשות את זה, ואם היינו מתבקשים לעשות את זה, לא אני האדם הנכון לעשות את זה. צריך היה לבקש את זה מראש, ואז היינו נערכים בהתאם, במשרד, והיה מגיע האדם המתאים לעשות את זה. רן דרסלר, מינהל התכנון. יש לך תמונת מצב ארצית של הנתונים האלה? מעבר לזה שאתה מתכנן את העתיד ואת השימושים בקרקע.

אני יכול להגיד שיש כמה רבדים למימוש של אנרגיות מתחדשות בפריפריה - - - אני רוצה תמונה ארצית קודם; איפה זה עומד מול היעד של ה-30%. יש לך את הנתונים האלה? משרד האנרגיה בהחלט אמון על התמונה הכללית. אתמול היה דיון בוועדת הכלכלה, והם הציגו שם שהמצב כרגע הוא 10.1% אנרגיות מתחדשות; קצת רחוקים מהיעד. לפי החישוב של אותו עשור שבו אנחנו קופצים ל-30%, איפה היינו צריכים להיות היום? היינו אמורים להיות ב-10% בשנת 2020. היעד לשנת 2025 - - - הם חתמו הסכם בין-לאומי. ב-2025 היינו צריכים להיות 17%. מתי נחתם ההסכם? ההצהרה של הממשלה על 30%? החלטת ממשלה 456 הייתה ב-2020, לדעתי. היעד,

אמור להיות 30% ב-2030; 17% ב-2025 - - - אז כמה הוא היה צריך להיות ב-2023? עוד פעם, אני לא הכתובת.

היא 12%; אני יודעת את זה כי אני עובדת במשרד, אבל זה לא נכון שאני אתן את הנתונים האלה. משרד האנרגיה לא רוצה לבוא ולספר על המחדלים שלו? זה הסיפור? אני לא יודעת.

הם אלה שאמונים לזה; הם יוכלו לתת סקירה ולהסביר את כל המצב. אני לא האדם הנכון לתת סקירה כזו, וגם לא רן. אנחנו עובדים

מה אתה אומר, רן? מה עוד יש לך להגיד? יש את הנדבך של המתקנים הקרקעיים; כמעט כולם נמצאים בפריפריה. רשות החשמל, אנחנו שאלנו פה מהי התמונה, בפועל, של העמידה ביעדים, מול ההתחייבות של הממשלה לאותם 30% בתוך עשר שנים. שמי עלאא פחורי, אני מנהל אגף אנרגיות מתחדשות ברשות החשמל.

היעדים שלנו הם 20% ל-2025, ו-30% ל-2030.

כמעט בסוף 2022. היום אנחנו נמצאים על 10.2%-10.3%. להספק מותקן, אנחנו ב-5,000 מגה-וואט מותקן - - - רגע, מה זה המותקן? איך הוא קשור לדיון? אני אסביר. כדי לחשב את אחוז האנרגיה המתחדשת מסך כל האנרגיה, אנחנו לא מתחשבים בייצור בפועל, אלא בפוטנציאל הייצור.

זאת אומרת שאנחנו צריכים כמעט להכפיל את המספר שיש לנו היום. זהו יעד מאתגר; זה בכלל לא פשוט, במיוחד לאור החסמים שאנחנו מכירים. אלה לא רק חסמים בירוקרטיים, אלא גם חסמים פיזיים. כדי לבנות אנרגיה מתחדשת צריך שטח, וצריך

אנחנו עושים אזהרות ייעודיות לעניין הזה,

שיאפשרו חיבור מתקנים מואץ באזור הצפון והדרום.

יש לנו מליאה ביום ראשון, שבה אנחנו דנים בסוגייה הזו. אנחנו עובדים על הסוגייה עם חברת החשמל ועם חברת נגה,

חודשים ספורים.

אין מספיק רשת; הרשת תתפתח בצורה איטית, ולכן אנחנו רוצים למצוא פתרונות טכנולוגיים ורגולטוריים

אגירה. גם אגירה, וגם קטימה.

מה אתה

אני מבין; להימנע, אבל איך זה מוסיף במקומות הפחות - - - אם אנחנו מסתכלים על השטח מתחת לפונקציה הזו,

יש לי טרפז, וטרפז הוא בעל שטח הרבה יותר גדול

מאשר שהם לא יקומו בכלל, שאו שהם יקומו ונצטרך לבנות רשת חדשה. אני מתחיל להבין אותך. למישהו יש התייחסות לדברים של עלאא עד כאן? לי

אבל אם התעריפים האלה לא מספקים, למה שהיזמים לא יריבו על התעריף? היזמים צריכים לריב.

בסיטואציה הזו, שבה צריך לעמוד ביעדים, להיטיב עם האסדרות האלה, והשוק יפרח. הקפיצה

תראי, בסוף הכלכלה נקבעת על ידי השחקנים בשוק. ככל שזה כלכלי, הם ייגשו. אתה לא יכול לעשות חישוב של 11% ו-12% החזר השקעה? צריך להישאר ב-9%, אבל גם הרשת תעלה לך כסף. דורית, מי שקובע את התעריף זו לא הרשות; זו התחרות בשוק. גם אם יהיה 50 אגורות או חצי אגורה - - - התעריף שמתמרץ אנרגיה מתחדשת

אנחנו צריכים שיהיה לנו מספיק זמן לעשות את זה. אז למה לא לתת אפשרות גם ל-2025? יש כאלה שרצים בסטטוטוריקה בטיסה. תמ"א של אגירה אושרה. מי שיכול להקים קודם, שיקים

איך הזוכים יהיו בינואר? אני אסביר לך. אנחנו עושים מכרזים שהם יחסית לא

עוד מעט. מי שבזמנו ביקש ממני זה ארגון גרינפיס,

של רשויות מקומיות. יש לכם חמש דקות להציג את המודל, ונזיפה על זה ששלחתם את המצגת אתמול.

הגרף הזה הוא גרף מלפני שבועיים, כאשר ה-03 וה-04 ליולי היו היומיים הכי חמים שנמדדו על פני כדור הארץ מאז תחילת המדידות, עם שיא של טמפרטורה ממוצעת של 17.8 מעלות

אז לאן הולכים? לאיפה שיש שטחים פתוחים בשפע ובזול,

אפשר לראות פה שיש, מצד אחד,

בחלקו, חוסן אנרגטי וחוסן חברתי; לייצר משרות חדשות ברשות; לייצר רווח כלכלי, שיכול לשרת את הרשות לשיפור השירותים המוניציפליים שהיא מציעה לתושבים שלה. גם ברמה הלאומית, מה ששמענו פה על לשטח את עקומת הצריכה; לצמצם אובדן

קודם כל, יש פה פוטנציאל של רווח עבור הרשות.

ושמתי פאנלים סולאריים על גגות ועל מגרשי ספורט. עשינו את זה,

אז אני מבין מה את אומרת,

זה משהו שהיום, מבחינת משרד הפנים ומבחינה רגולטורית,

שהרשות תוכל להיות, באופן פוטנציאלי, דרך תאגיד כלכלי או בכל צורה אחרת - - - אבל לא צריך לסבך,

אפילו,

אם הצליחו לפענח את הרגולציה הזו, מה הבעיה

היה לי כלכלי בגלל שהיה לי הון.

יכולתי להקים אותו סתם עם הצללה, או עם הצללה של פאנלים, אז את הכסף של ההשקעה להצללה, הפניתי לפאנלים.

אבל למה לא לקחת הרבה יותר מכספי הפיתוח ולעשות על זה מאמץ? הרי, אתה מקטין את הבעיות שלך.

שרשות מגדילה את ההכנסות, היא באה אליך פחות בטענות. אני מסכים.

צריך לזכור שבסוף, כשראש רשות מקבל את תקציבי הפיתוח של משרד הפנים הוא בוחר איך להשתמש בהם

לדעתי, שמקדם יתרון לכל רשויות האשכול.

אולי לא בקצב שהיינו רוצים; אולי לא בעמידה ביעדים שהיינו רוצים; אבל בסוף יש פה

מעבר לזה, אנחנו עובדים מאוד חזק עם האשכולות האזוריים.

ובגלל זה אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה עם משרד הפנים,

הרי, זה פרויקט שמחזיר את עצמו. בשנה שעברה נתנו 25 מיליון ₪ למכרז הזה,

ה-80 מיליון ₪ האלה גם כללו רשויות ערביות, במסגרת החלטת ממשלה 550; רשויות בדואיות,

במסגרת החלטות 616/617. כך שבסך הכל נתנו

דובר פה הרבה על מגבלות ההולכה של חברת החשמל,

(הצגת מצגת) דובר פה הרבה על מגבלות ההולכה ועל הסיפור של פתרונות האגירה, אבל לפני כן

אפשר להוריד את המצגת.

אדוני. אל תעשו תרגילים כאלה.

יש - - - דחייה בגלל בניה לא חוקית. אלה מכתבים - - - לך ליאיר מעיין,

אתה ואורי אריאל - - אני לא מיניתי אף אחד. - - ותשאל אותו למה הוא לא הצליח

את האנרגיות הירוקות.

תסביר. אני מייצג את משק האנרגיות הירוקות. תן לי שמות של חברות. יש את EDF ; יש פה כל מיני אנרגיות

שכולן מתעסקות באנרגיות ירוקות, בין אם זה סולארי, רכב

אנחנו לא לוקחים בחשבון את הכסף שאנחנו נוציא.

עולה

למשק הישראלי. את זה, אנחנו לא לוקחים בחשבון.

וניקח את הכסף הזה ונשקיע אותו במקומות הנכונים, אנחנו נוכל להציל את ישראל מהבעיות האלה. יש גם היבט ביטחוני.

התכנית היא לא ספציפית; היא לא ממוקדת בתא שטח כזה או אחר. היא קובעת את ההוראות הרוחביות,

בהליך של היתר זה חריג; זה תהליך שבו

תכנית המתאר של יישוב לא צריכה לקבוע את ההוראות הספציפיות כשניתן, כשהפרק על מתקנים פוטו-וולטאים מאפשר את זה כשימוש מותר. ברגע שיש מבנה, אפשר להקים על הגג; ברגע שיש שימוש בחניון, אפשר לקרות אותו - - - אנחנו מדברים בשיחה מקבילה. תכנית מתאר היא החזון העירוני. היא לאן העיר הולכת, האם היא הולכת לתיירות? לבניינים גבוהים? נמוכים? להתחדשות עירונית? יש קריאת כיוון. האם בתוך תכניות המתאר שלכם יש פרק שעוסק בהתחדשות העירונית, ואיזו התחדשות אנרגטית ניתן לעשות בתחומים האלה? כי זה העתיד, וזה מחייב הוראות תכנון, גם אם הן גמישות אבל זו קריאת כיוון לאן העיר הולכת.

אז תמ"א 1 מחייבת לבחון היבטים של אנרגיה מתחדשת, ובנוסף, ביחד עם משרד האנרגיה אני גם מוביל מסמך אנרגיה. זה איזה שהוא מסמך שאמור להשתלב בתכנון עירוני, תכנון של תכניות מתאר, שייקח בחשבון את פוטנציאל הייצור באנרגיה מתחדשת בתוך התהליך התכנוני, כך שמצאי הפיזי לוקח בחשבון את האפשרות המיטבית להקים,

אנרגיה מתחדשת בתחום העירוני. זה מהלך שמקודם היום, ומוביל אותו משרד האנרגיה, והוא אמור להשתלב באופן שבו כל תכנית מתאר תיקח בחשבון את ההיבטים האלה. האם אפשר, כדי להאיץ את ההיבט של אנרגיה מתחדשת לפטור רשויות שלא היו בעולם התוכן הזה, למשל, מהיטלי השבחה? למשל, 50% היתר בנייה? לתת לראש העיר כלים כלשהם כדי שהוא יאיץ את זה,

לעשר שנים. שהוא יכול לפטור יזם מהיטל השבחה, או דברים כאלה. לפטור היתר לקירוי חניונים, למשל, שעדיין אין. אדוני, אני יכולה להתייחס בבקשה? בבקשה. רותי שוורץ, סמנכ"ל רגולציה במינהל התכנון. לגבי ההליך הרגולטורי, אני אגיד שיש דברים שכבר פטורים מהיתר. לדוגמה: קירוי של גג עד 700 קילו-וואט פטור מהיתר בנייה; קירוי על מאגרים. אנחנו הולכים יד ביד עם התמ"א.

במה שהתמ"א מאפשרת דו-שימוש, אנחנו מאפשרים.

אדם יכול לפרק את הגג שלו ולשים פאנלים סולאריים בלי היתר בנייה?

בגדול, כן. אותי תמיד מעניין בקטן. מה שבגדול כן, בקטן לא. זה עד גג של שבעה דונם. עד 700 קילו-וואט, אין צורך בהיתר בנייה. זה קיים היום בתקנות. מי גר בבית של שבעה דונם?

גם מסחרי ותעשייתי. גם מבני משק. אדם בבית פרטי, יכול לפרק את הגג שלו ולשים פאנלים? אני לא יודעת אם הוא צריך פרק את הגג, אבל התשובה היא כן. הוא לא צריך היתר בנייה; יש לו כבר פטור מהיתר. הוא צריך ללכת לרשות החשמל, או לחברת חשמל - - - זו רגולציה של התקנת המתקן. אבל מבחינת הבנייה של המתקן הוא לא צריך היתר בנייה? אין צורך. אנחנו גם פטרנו מהיתר על מאגרים, כי התמ"א אפשרה דו-שימוש. התמ"א בודקת עכשיו את הנושא של לאפשר פאנלים סולאריים על גדרות. אנחנו הולכים יד ביד עם התמ"א, וברגע התמ"א תקבע את האזורים,

במקביל, נפטור מהיתר. אנחנו עובדים כרגע גם על הנושא של דו-שימוש על חניונים. אנחנו מאוד מאמינים בהסרת - - - למה צריך לעבוד על זה? כי בסוף, זה דורש תקנות.

תפרקי את החנייה שלך עם הפאנלים, כי אין לך היתר. אני קיבלתי היתר.

פיילוט?

ספציפי?

אז מה? רק לדורית יש? הבעיה בקירוי של חניונים היא לא סטטוטורית. למה היא לא סטטוטורית? רן, למה שזה לא יהיה? במיוחד באזורים מוכי שמש. אולי תבחרו אזורים מסוימים. אין אזורים שהם לא מוכי שמש בישראל ביולי-אוגוסט. למה חניון עד גובה מסוים לא יכול לקבל פאנלים סולאריים? הוא יכול. צריך להוציא היתר בנייה ולקרות חנייה.

היתר בנייה? אבל של מי החנייה? האדמה הזו? של העירייה. אדוני היושב ראש, יש בעיה נוספת בעניין של חניונים. לאחרונה הייתה רשות,

במרכז הארץ, שרצתה לקרות חניון עם פאנלים סולאריים. הרשות הגיעה עם בקשה של תשלום ארנונה והיטלים שונים, והדבר הפך ללא כדאי. למרות שכל הרשויות רוצות לקדם את הדבר הזה, היזמים רוצים, הרכבים החשמליים רוצים, הציבור רוצה, ואני מבין שהכנסת גם רוצה, כל אחד רוצה את חתיכת העוגה שיש בעניין הזה, וחבל. התכנית בוטלה; החניון לא קם. הוא לא מקורה והחניות מתבשלות. אותו הדבר לגבי מגרשי ספורט, ששאלת מקודם לגביהם. למה לא מקרים אותם? כי כל אחד רוצה את הכמה אגורות שאפשר לגרד משם - - - אבל מגרשי ספורט הפתוחים הם הרבה פעמים בבעלות העירייה. לא הבנתי. יש פה יזמים, והעירייה לא רוצה. למה שהיא לא תיקח כסף מעצמה? זה הנכס שלה. אבל יש פה גם שטחים פרטיים, חניונים, נגיד. כל התכנית הכלכלית שנבנתה, פשוט לא עומדת - - - את מי מותר להסמיך, למשל: ראש רשות או ועדה לתיקון ובנייה מקומית, כדי לפטור מהיטלי השבחה, או לתת הנחה בארנונה לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת? יכול להיות שהכנסת צריכה לחוקק את העניין הזה. עידן הרשקוביץ. אני לא מכיר הסמכה כזו. האם אתם יכולים להביא לכנסת, לוועדת הפנים? עד היום זה נעשה בחקיקה. יש מספר פטורים של היטלי השבחה, ספציפית לאנרגיה סולארית, וזה נעשה בחקיקה. איזה פטורים יש? יש פטור מהיטלי השבחה. נכון, אבל את זוכרת איזה? על כל סוגי הפרויקטים? לא על הכל. לדעתי היה על מחלפים, על מאגרים - - - עידן, אני מטיל עליך את זה. על מה אתה אחראי במשרד הפנים? פיתוח כלכלי ברשויות המקומיות. נו, אז זה אינטרס שלך. אז תיתן להם אפשרות לתת פטור של חמש או עשר שנים, כדי שתהיה התחלה של מיזמים. אני אבדוק את זה. אני לא רוצה לענות בשלוף.

אבל תיזום. תביאו תיקוני חקיקה, שמסמיכים ועדה מקומית לתכלול ובנייה לתת פטור מהיטל השבחה, הנחה בארנונה וכל פתרון אחר, כדי שיאיצו פרויקטים של התחדשות עירונית ברשויות. זה לא עולה לך כסף. זה פוגע בהכנסות של הרשות. זה פוגע בהכנסות, מצד אחד, ומגדיל הכנסות, מצד שני. ראש הרשות יחליט אם הוא רוצה את זה או לא. אם יש לו מגרש עם צל, הוא ירוויח משהו. אם יש לו צל לילדים כל היום, אתה יודע איזה רווח זה? אבל רשויות מקדמות מגרש עם צל. אבל נגיד שלראש הרשות אין את הכסף להניח את הפאנלים בעצמו. תבוא החברה ותגיד לו: "אני אשים לך פאנלים". ואז הוא יגיד: "אתה? אבל אני חייב לקחת ממך היטל השבחה וארנונה", אז הוא אומר: "זה לא משתלם לי". אתה מבין? אני לא אומר שזה לכל החיים. בואו נגיע לאיזה יעד; בואו נראה שנוצרה כלכליות ויש היצף של יזמות כזו, ואז אתה יכול לבטל את הפטור הזה. כשהמדינה התחילה לעודד בתים עם יזמים, היא נתנה תעריף גבוה. אתה חייב, בשלב א' של תמריצים, לתת עוד כלים כדי שזה יקרה. אחרי זה, תגביל את זה לזמן.

אבל במקום הזה, אנחנו בעצם פותרים בעיה של תעריף על ידי זה שהרשות המקומית מוותרת על הכנסה. השאלה היא אם זה הדבר הנכון לעשות. זה נכון, אבל מדינת ישראל אמרה שהיא תקל במיסוי על מכוניות חשמליות, והיא באמת עשתה את זה, ופתאום היא החזירה מס יותר גבוה על מכונית חשמלית. שאלנו את האוצר: "למה עשיתם את זה?", והוא אמר: "כי זה מגדיל מכוניות בכביש", כי הוא נגד מכוניות בכביש. הנה, עוד לא הגענו בכלל לאחוז מכוניות חשמליות, וכבר הורידו את התמריץ. אנחנו לא נתחיל עכשיו להגיד מי אשם בעיכובים, אבל הרשות רוצה את זה, תאמין לי. רשות שיש לה 40 מעלות חום, אתה יודע איך זה בבית שאן? לדעתי המדידות הכי גבוהות במדינה היו בעמק הירדן, 52% או 54%, בטירת צבי. אתה יודע מה זה? אם יש פאנל וצל, זה יורד ל-35 מעלות. ואם יש ונטילטור שעובד על החשמל בשעות השיא,

גם כך יש לו צריכה מקסימלית. הוא יכול לצרוך לעצמו ונטילטור לכל החניות האלה. זה מיקרו-אקלים. אתה יודע איזו איכות חיים נוצרת למי שתהיה לו חניה כזו? אתה יודע מה זה להיכנס לאוטו שעמד ב-50 מעלות חום? זה מוות. אז מרוויחים דברים אחרים; לא רק כסף. איכות חיים. מה קונה ראש רשות לאנשיו, יותר מכל? איכות חיים. זה מה שהוא רוצה לקנות בכסף שלו. ישולה קמבליס, בבקשה. ישולה, חברת החשמל. אני עובד באגף שמטפל בכל הנושא של הקמת קווי הולכה; אותם קווי 161 ו-400 קילו-וואט, שמשמשים,

גם לקליטת אותם מיזמי אנרגיה מתחדשת בצפון ובדרום. כמו שכולכם בוודאי מכירים, כל קווי ההולכה הם בעצם תשתית של נימבי. אף אחד לא רוצה אותם בקרבתם לא רשויות מקומיות; לא אנשים פרטיים; גם לא - - - כי אתם לא מטמינים אותם. למה לעשות הולכה בשמים? אם הייתם מטמינים, זה היה פחות מפריע לאנשים. חברת החשמל מקימה את הקווים האלה בהתאם למה שנקבע בתכנית הפיתוח,

בסופו של דבר, גם על ידי המדינה, על ידי שר האנרגיה ושר האוצר. ככל שיהיו שם כבלים תת-קרקעיים, יוקמו באופן תת-קרקעי. אתה אומר "נימבי". בוודאי שאדם לא רוצה עמוד חשמל של מאה או חמישים מטר מעל הבית שלו, אבל אם הייתם עושים הטמנה, זה היה פחות מפריע לאנשים. אני עניתי: חברת החשמל מקימה את הקווים בהתאם למה שנקבע בתכנית הפיתוח. זו לא תשובה. היא מקימה את הקווים לא מוטמנים כי זה עולה לה יותר להטמין, והיא חוסכת כסף. חברת החשמל הקטינה את ההוצאות שלה על תשתיות, לא עמדה ביעדי התשתיות ובלמה השקעות כדי שלא יהיה לה גירעון תפעולי. עכשיו, אני מקווה שגישתו של שפיגלר היא אחרת, אבל זו הייתה האסטרטגיה של חברת החשמל, לא להשקיע בתשתיות, לחנוק עם הפסקות חשמל ולהקטין את הגירעון שלה. אולי עכשיו זה ישתנה, עם מנכ"ל חדש. הוא היה מנכ"ל מעולה של ביטוח לאומי, והוא Do-er, אבל זה עצוב. כך זה היה; אני יודע את העובדות. תאמין לי, אני משתדל לא לדבר שטויות. חברת החשמל בלמה תשתיות, כדי להקטין גירעונות לעצמה וכדי להראות דו"חות כספיים טובים יותר.

כולנו משלמים את המחיר על החוסר הזה בקווי הולכה, אבל ליד יישובים, ובאזור נופי ותיירותי, למה להרים את המגדלים המכוערים האלה, ולא להטמין? לעשות נוף נורמלי; לעשות חוויה של תיירות. כמה שטחים פתוחים ויפים עוד נשארו לנו במדינה? אני אשמח רק להוסיף שהמודל הזה, של עצמאות אנרגטית, שמנצל כמה שיותר את האגירה - - - אז לא צריך הולכה. אנחנו מכירים. יש לנו היגיון, תאמיני לי. אני רוצה להרחיב,

על הנושא הזה של קווי הולכה עיליים. הנושא הזה לא נקבע בחברת החשמל; הוא נקבע בתכנית הפיתוח, שנקבעת בחברת נגה ומאושרת, בסופו של דבר, על ידי המדינה. ישולה, אלה אגדות. אתה מאשים מישהו אחר? עזוב אותך. כל אחד מאיתנו הוא מדינת ישראל. לא תקין שאנחנו שמים הולכה במגדלים גורדי שחקים.

במיוחד צמוד ליישובים, ובמיוחד באזורים לא מופרים, שיש בהם פוטנציאל של נוף, טבע ותיירות.

בסופו של דבר, חברת החשמל מקימה את זה גם בהתאם לתכנית, וגם בהתאם לתכנית מתאר, שקובעת איך להקים את הקווים האלה. חברת החשמל לא קובעת - - - לשים עמוד חשמל זה זול יותר מלהטמין, אבל זה רע יותר לדורות הבאים. גם פה, המדינה אישרה, לאחרונה, קריטריונים להטמנה של קווים. היא אישרה מתי יוטמנו קווי מתח עליון ומתח-על במדינה לטובת פיתוח מערכת ההולכה. העניין הוא שתכנית הפיתוח שקיימת היום, בחברת החשמל, היא של קווים עיליים. כרגע, המעבר מקווים עיליים לקווים תת-קרקעיים מחייבת שינוי גם בתכנית המתאר,

אם אנחנו רוצים לעמוד בתכנית הפיתוח של קליטת אנרגיה מתחדשת ל-2030, יש תכנית פיתוח מוסדרת של פיתוח מערכת ההולכה. כרגע, כל שינוי בתכנית הזו שהולכת גם לכיוון של תיקון תכניות מתאר, מן הסתם תדחה גם את לוחות הזמנים. חברת החשמל נאמדת בנושא של פיתוח קווי הולכה, ואני מסכים איתך לקווי הולכה עיליים יש מופע חזותי; המדינה שלנו קטנה, ואיפה שלא נקים את הקווים, זה יהיה בקרבת יישובים או בשטחים רגישים,

אם אנחנו רוצים להקים את הקווים האלה בזמן, כדי שיתמכו בקליטת אנרגיה מתחדשת,

נמצאת בצפון ובדרום, אנחנו צריכים להסדיר את כל התהליך הזה של הסרת חסמים לפיתוח מערכת ההולכה. בחברת החשמל עצמה, מהו אחוז החשמל שהיא מייצרת בעצמה, שהוא אנרגיה מתחדשת?

אנחנו לא מייצרים באנרגיה מתחדשת. היא לא מייצרת; היא לא שחקן באנרגיה מתחדשת. כי אסור לה? אסור. ולמה אסור לה? הרעיון כאן, בהתאם לרפורמה, הוא שחברת החשמל לאט-לאט יוצאת ממקטע הייצור, ומכניסים תחרות באמצעות פרטיים.

לאורך כל הזמן, לא אפשרו - - - ומהו אחוז הייצור שהוא לא מתחדשת? 40%. מסך הייצור של אנרגיה לא מתחדשת? סך כל האנרגיה השנתית המיוצרת על ידי חח"י היא כ-40%. מסך האנרגיה?

אבל כמה היא מסך האנרגיה הלא מתחדשת? זה 40% מ-90%. אפשר לעשות את החישוב. מי מייצר את ה-60% האחרים? יצרנים פרטיים. ואז מה יהיה איתם? מתי ייעלמו ה-40%? מה יהיה התפקיד שלה כשהיא תפסיק לייצר? לאט-לאט חברת החשמל אמורה להתמקד בשני מקטעים: מקטע ההולכה והחלוקה, ומקטע האספקה. זו רשת החשמל. היא חברת תשתית, בגדול. הביזנס שלה לא אמור להיות - - - מה זה "אמור"? מי אמר מה אמור? חוק משק החשמל משנת 1996, שבמסגרתו הסמכויות - - - אמורה או לא אמורה, כשההוא בנהריים ייצר חשמל והקים את החברה הוא אמר שהיא אמורה לייצר חשמל. כשאתה אומר "היא לא אמורה" - - - לחברת החשמל יש מקטעים, והיא צריכה להיות מונופול אנכי במקטעים הללו.

המקטעים צריכים לעבור לתחרות, כדי שבסוף - - - אבל היא כבר רק 40% לפחות שתתחיל לייצר אנרגיה מתחדשת. מבחינה עקרונית, אסור לנו. אני יודע. אני שואל את השאלה. אולי, עם כל הכוח התשתיתי והארגוני שלה, היא הייתה יכולה להביא לנו 5%-10% מהבעיה.

אבל אם היא, כחברה גדולה שאחראית גם על התשתית, תתחרה עם שאר השחקנים במשק, היא פשוט תדרוס אותם, ולא יהיה מישהו אחר. היא תקים בעצמה גם אנרגיה מתחדשת, ואז לא יהיו שחקנים אחרים במשק. בסופו של דבר, היא מונופול - - - בזק עדיין אחראית על הקו שהולך אלינו הביתה. יש עדיין שחקנים, לא? היא מתחרה איתם על המוצרים. אני אסביר: לבזק יש Open Access. על התשתית של בזק, גם חברות אחרות יכולות להעביר - - - אני פשוט תוהה למה לוותר על העוצמה הארגונית שלה; במיוחד כשהיא מסבה את פניה לתחום אחר. לפחות שמתוך ה-40% האלה, 20% יהיו מתחדשת. עדיף לי. מה אכפת לך לעשות איתם הסכם, שעל כל אחוז שהיא מורידה במתחדשת, הוא הופך למתחדשת? אנחנו רוצים שחברת החשמל תתמקד במקטע - - - נגיד, 40% אתה מרשה לה לייצר? זה מה שקיים היום? זה מה שקיים היום. למה שלא תגיד לה: "תשמעי, אסור לך להגדיל את ה-40%. כל אחוז שתורידי מאנרגיה מלוכלכת למתחדשת,

למה לא? בסופו של דבר, המשאבים של חברת החשמל אמורים להיות במקטע ההולכה והחלוקה. יש לנו שם פיגור מאוד גדול בהקמת תשתית. אם עכשיו ניתן לה עוד פלח, שזה הקמת - - - אתה לא נותן לה; היא עושה 40% ייצור. תסב את ה-40% למתחדשת. אבל מדובר בתחנות שהיו קיימות. אבל זה מה שהיא עושה. לאט-לאט התחנות - - -. היא לא בונה חדשות, אז המקטע הזה אמור לקטון כל הזמן, והיא צריכה להתמקד במקטע התשתית. המגדל הזה בתל אביב, קוראים לזה רידינג, לא? כל הזמן היה שם ייצור. פעם הפסיקו והחזירו

עכשיו היא תחנה מאוד מצומצמת, שעובדת ממש בקטנה. אז לפעמים גם נותנים לה לחדש ייצור חשמל. היא מספקת בעיקר הספק ריאקטיבי לאזור של גוש דן, והספק אקטיבי, ממש בקטנה, כשבאמת חסר חשמל באזור הזה. אם אתה יודע לעשות פתרונות כאלה למה אתה לא מסב חלק מהחשמל שלה למתחדשת? קודם כל, אנחנו עובדים על פי החוק. אבל לא אלוהים אמר את החוק; רשות החשמל כתבה אותו. אם רשות החשמל רוצה לשנות אותו, היא תשנה אותו.

מי שכתב את החוק הם חברי כנסת. זה לא נכון; זה שקר. עלאא, אל תגיד דבר שהוא לא אמיתי. זה לא יפה מצדך.

שרשות החשמל הביאה נוסח לחברי הכנסת, והם תיקנו, או לא תיקנו, את הנוסח. בשנת 1996 רשות החשמל לא הייתה קיימת. היא הוקמה אחרי 1996, וזה באמת נכתב ב-1996. אז משרד האנרגיה הביא את החוק. מישהו. הנה, פה יש לך טייקונים; הם היו שם. אני אתן לאנשים לדבר. יוסף אברמוביץ', חיים וסביבה. תודה, כבוד היושב ראש. יוסף אברמוביץ'. עליתי מבוסטון לקיבוץ קטורה, בערבה, והיה לי מזל שדורית בנט הייתה המורה שלי. אני הקמתי את התחום של אנרגיה סולארית בארץ. השדה הבינוני הראשון בערבה היה השדה הגדול הראשון, והשדה הבדואי הראשון. איפה השדות האלה? שניים בקטורה, ובטרבין זה הבדואי הראשון. מה הגודל שלו? 10 מגה. זה רציני. ואתה מוכר לחברת החשמל? היזמים מוכרים; אני עוזר. כמה אדמה צריך כדי לייצר 10 מגה? 15 דונם למגה, אז משהו כמו 150 דונם. הנושא של 30% מתחדשות עד 2030 הוא דבר לא רציני. אפשר להגיע ל-50%, במיוחד בנגב. יש פתרונות מיידיים לכל הבעיות ששמענו.

פתרונות מיידיים לרשת החשמל.

פה כמתנדב לא רק עם חיים וסביבה, אלא גם עם עמותת Shamsuna על שם סעיד אל חרומי, זכרונו לברכה - - - חבר כנסת שהיה פה לא מזמן.

זה החזון שלו, שאני הולך להגיד עכשיו. הוא ראה שיש פתרונות לנושא של קרקעות - - - אתה יודע מי הקהילה הכי משתמשת באנרגיה מתחדשת במדינת ישראל? זה בשביל תנועת רגבים הבדואים. יש קהילת משנה קטנה שגם משתמשת, ואלה המאחזים. אפשר לענות? אתה יכול לענות, אבל עוד מעט. יש פתרונות מידיים לנושא של הרשת. כן יש פקקים, אבל חברת החשמל סגרה שני נתיבים, אז אפשר, למשל, להעלות את השימוש בשנאים בנגב מ-60% ל-80%. זה יאפשר לעוד - - - של פרויקטים מיד - - - למה לא עושים את זה? זו שאלה יותר פוליטית וגדולה בעלי הון, גז ודברים אחרים, אני חושב. זו תשובה בעייתית. מי אמור להשיב על זה? מי מחליט על השנאים האלה? חברת החשמל אומרת שהיא לא רוצה לעשות את זה, אף על פי שברחבי העולם יש כל מיני חברות - - - מה אתה אומר על זה,

אתה הרגולטור של חברת

ישולה, מה אומרת חברת החשמל? אני אתייחס לזה. אלי אלישע, בבקשה. למה אתם לא מגדילים את השנאים מ-60% ל-80%? קודם כל, בואו נתחיל מההתחלה. רשת החשמל, באופן כללי אנחנו עכשיו בדיוק חוגגים 100 שנה לחברת החשמל נבנתה כרשת שמתוכננת לתחנות כוח גדולות. היום יש לנו בדרום את אשקלון ואשדוד, את חדרה וחיפה. אלה הרשתות הגדולות, והרשת תוכננה,

על פי הגישה שהייתה אז בכל העולם, וגם בארץ, של רשת מרוכזת, בשונה מהיום.

הרשת הופכת להיות כמו עץ שיש לו גזע גדול ועלים. הצרכנים הפכו להיות גם יצרנים, וזה מחייב שינוי תפיסה. זה אומר שפעם אחת, כדי לחבר לרשת הקיימת, צריך לקבוע קריטריונים טכניים, כדי שגם אותם הצרכנים שמחוברים היום לרשת לא יסבלו, ובטווח יותר ארוך, כמובן שזה מצריך את מה שישולה דיבר עליו לפני מספר דקות, וזה פיתוח של רשת בכיוון אחר. כדי לסבר את האוזן, היום האנרגיות המתחדשות מרוכזות בצפון ובדרום, בפריפריה, בשונה ממה שהיה עד עכשיו, אבל הצריכה נמצאת בין חדרה לגדרה. כדי להעביר את האנרגיה הזו מדרום ומצפון לכיוון המרכז צריך לפתח קווים. ברשת הקיימת, כדי לשמור על איכות ואמינות האספקה ללקוחות שלנו, יש מגבלות. חלק מהמגבלות הן להעמיס שנאים עד גבול מסוים - - - ואתם עושים 60%?

הם אומרים שאז יש פקקים.

קודם כל, לגבי המספרים עצמם, זה לא נכון. אנחנו מעמיסים היום כבר 100%, כאשר מתקנים קטנים, עד 100 קילו-וואט,

ורק במתקנים גדולים, של מתח גבוה, אנחנו עושים את ההגבלה הזו. בסך הכל אנחנו מגיעים ל-100%, ויש מקומות שבהם כבר עברנו את ה-100%. זו עובדה. אבל מישהו צריך לפסוק בוויכוח הזה. עלאא, הם צריכים ללמוד את הסוגייה הזו. אנחנו מכירים אותה טוב מאוד. אז מהי התשובה שלך? יש לי תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל, ואני יודע את זה טוב מאוד. התשובה שלי היא שככל שאנחנו מעמיסים את השנאים והקווים בעומס יתר, אנחנו מגדילים את הסיכון שיהיו לנו הפרעות חשמל לצרכנים. אנחנו רוצים לקחת את הסיכון הזה, או לפחות חלק ממנו. אנחנו נמצאים בשיח מול נגה ומול חברת החשמל; רק שלשום היינו שם. כמה שנים אתם בשיח? זו לא בעיה שנולדה היום. הרשת נסתמה ממש בשנה האחרונה. הייתה לנו רשת טובה,

עם כניסה מסיבית של אנרגיה מתחדשת, היא פשוט נסתמה. אנחנו בשיח איתם כבר כמה חודשים, ואנחנו הולכים להציג פתרון באוגוסט. מה יהיה הפתרון? הפתרון הוא חלוקה שונה של הסיכונים. היום כל הסיכון הוא על היזם או על חברת החשמל. הסיכון על היזם הוא בזה שהוא לא מזרים, או על חברת חשמל, בזה שהיא מאפשרת לו להזרים, ואז יכול להיות שצרכנים שנמצאים בסביבה נפגעים וצריך לפצות אותם. אנחנו שוקלים לקחת חלק מהסיכון ולראות איך בכל זאת אנחנו יכולים לייעל

השימוש ברשת הקיימת, תוך לקיחת סיכון. זה בסדר. אנחנו יודעים גם לקחת סיכונים, ופשוט רוצים לתמחר את זה נכון, כך שהסיכון יהיה מחושב ומדיד. זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו.

הבאנו את זה לדיונים פה לפני עשור. הבאנו רגולטור מקליפורניה, שכבר עשו את המהפכה, ואין באמת התקדמות. אני רוצה לדבר עכשיו על רשויות, ובמיוחד על רשויות ערביות. אין בעיה של קרקע במדינת ישראל, אף על פי שתמיד אומרים שיש. יש 900 יישובים וכפרים מוכרים. אם לכל אחד היה זכות ל-25 מגה-וואט, דו-שימוש, אגרו-וולטאי עם אגירה, זה 20,000 מגה-וואט, רק כדי שתבינו, וזה יביא פיתוח כלכלי. הבעיה בדרום היא שאין ודאות למשקיעים, ואין ודאות גם לבדואים, שרוצים. יש 300,000 דונם, שאני מכיר, שמוכנים לעשות פשרה הוגנת, אם בסוף יהיה להם שדה סולארי עם עדיפות חיבור לרשת. מה זו הפשרה? הפשרה היא כזו: משפחה מוכנה לוותר על 65% מהחלקה שמופיעה אם תהיה להם העדפה לחיבור לרשת ושדה סולארי, בוודאות, בסוף תהליך הפשרה. זה דבר שעשית עם רשות האסדרה? אף אחד לא באמת מעוניין לקדם את זה, אבל לעשות אגרו-וולטאי בלי שינוי ייעוד, יתמרץ את כולם: לבדואים, בשביל פשרות; למדינת ישראל, בשביל החשמל; 10,000 מקומות עבודה ו-20 מיליארד ₪ של השקעות פרטיות. יש לנו פתרונות עכשיו - - - Its too good to be true. אני מייעץ לראשי מדינות ברחבי העולם. אני משקיע ועושה - - - אבל אתה צריך לשבת עם שר האנרגיה ועם שר האוצר, כדי שהוא יאמץ את החזון הזה.

בוא נתחיל, אולי, עם המלצה מהדיון הזה. המלצה יש בטוח. זה נשמע מעולה. בין 10,000 עובדים לאפס עובדים בתחום, אנחנו צריכים איזה פיילוט; משהו שיעבוד. עשינו את הפיילוטים בשני שדות סולאריים בדואיים - - - לא. פיילוט שבו אתה דיברת על פתרון של שתי בעיות: על תביעת בעלות ועל אנרגיה מתחדשת. זה נראה לי טיפה יותר מסובך לעשות. כבר יש שני שדות בדואיים של 100 מיליון שקל. שהייתה מעורבת בזה גם תביעת הבעלות? כמובן. אנשים ויתרו על תביעת בעלות כדי לקבל את השדה הזה?

יש לנו טיוטה של החלטת ממשלה, שאם באמת נוכל לקדם אותה, נפתור את הבעיות. כן צריכים יותר רשת, ולא רק את הפתרון - - - ומה אתם אומרים על הרעיון שלו, משרד האנרגיה? אני ממשרד האנרגיה, אבל כמובן שזו סוגייה מאוד מורכבת. אני רוצה להגיד שהמשרד לשוויון חברתי עכשיו מעורב באוכלוסייה הבדואית, אז אולי דווקא - - - יש למשרד לשוויון חברתי רשות ערבית. אבל יש להם גם רשות מיוחדת לבדואים, ואני יודעת שגם השר מאוד מתעניין - - - רשות האסדרה עברה לשיקלי. צריך שמשרד האנרגיה ורשות החשמל יגידו שיש היגיון למכסה מיוחדת שתיתן אופק - - - יוסף, אתה ישבת עם האנשים האלה פעם לפגישה? איתי הוא לא ישב. ישבת עם עלאא? אצל מי זה? אתה מדבר על קרקעות מואה, נכון? יש צוות שעוסק בזה, יחד עם לשכת התכנון,

אתה יכול לדאוג לכך שתהיה לו פגישת עבודה עם האנשים הרלוונטיים? אני יכול להפנות אותו. אני מבקש קצת יותר מזה; שתעזור לו לקיים את הפגישה הזו. יש לנו כנס - - - כנס לא יעזור לנו. אתה רוצה שהממשלה תאמץ את התפיסות. יש את אילת אילות ב-17 עד ה-19

יום למחרת,

זה הכנס הראשון לאקלים הבדואי בנגב.

אני מציע לך פגישה עם הממשלה ואתה שולח אותי לכנס? אין לי בעיה, תלכו לכנס. עמיחי דרורי בזום.

אם אפשר להתייחס לכמה נקודות שעלו: דבר ראשון, לגבי מודעות הרשויות. הרשויות מאוד מודעות. עלה קודם שהרשויות לא מודעות לפוטנציאל הסולארי. אנחנו לא מסכימים לדבר הזה; הרשויות גם מודעות, וחלקן אפילו מאוד. ברור שתמיד צריך ואפשר לשפר את רמת המודעות, אבל - - - כמה רשויות בישראל,

לפני שנתיים היה פרויקט משותף למשרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון

יש פתרונות טכנולוגיים - - - מי מדיר אותן?

אתה כאילו מתגונן: "אנחנו טובים, עשינו, נעשה". זה לא היה הנושא; הנושא היה איך לחזק את הרשויות יותר ולתת להן יותר.

לא הכל טוב. אם לרשות יש חצי אחוז או אחוז

תודה, עמיחי.

יוסף, אנחנו קטענו אותך.

סגרנו את הכנס; הוא ינסה לעזור לך מאוד בפגישה עם האנשים החשובים.

קטנה.

רמ"י לא חתומה על ההסכם.

אבל זה כולל הזרמת מים בבית שאן?

זה חלק מהפרויקט.

אז מי חוסם אותך עכשיו? אז אני אומר: למשל, רמ"י. במה היא חוסמת? בכך שיש כל מיני תקנים שמותר 250 דונם של מערכות פוטו-וולטאיות ליישוב, בשעה שחלק מההסכם - - - וכמה יש פה? מה אתה צריך? זה מחוץ ליישובים בכלל; זה פרויקט אחר לגמרי. וגם העירייה פה. נכון.

ואז כל אותם משובים שכיום נמצאים בדרום או בצפון, ויש להם פוטנציאל ייצור גדול, לא יצטרכו להעביר לרשת; הם ייצרו לעצמם ויפנו את הרשת. גם לא יהיה צורך לשדרג את הרשת בכל כך הרבה מיליוני שקלים. כיום,

שרובן הגדול הן יחסית חלשות מבחינה

אנחנו מדברים על מדינה שמתקצבת רשויות

ויש צורך. זה יכול להיות תכנון ספציפי לביצוע. לא משהו אמורפי, כללי. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אז מה המחלוקת ביניכם, אם היא אומרת "אנחנו עושים"? היא אמרה לך שיש לה כבר עשרות

מה זה "ללא הגבלה"?

אתה ראית את המפה שדנה הציגה, שבה אתה רואה שגם בצפון וגם בדרום, הכל חסום. אי אפשר להכניס שום אנרגיה מתחדשת ברשויות הללו.

באמצעות דחיפה מאוד משמעותית של האגירה. באגירה המאוד משמעותית של האגירה הכל מוגבל, בגלל תעריפים שנקבעים מלמעלה.

יש לך זכות גדולה בזה,

אני לא הבאתי לקהילת טורונטו. קהילת טורונטו חיפשה פרויקט מחולל שינוי אני ייצגתי אותם בארץ ואילת אילות הרימו את הכפפה. אנשים כמו דורית, עם אודי גת, מאיר יצחק הלוי,

וספק החשמל פשוט יוכל להכניס אגירה בתוך רשת החלוקה היכן שצריך,

המקומית.

יש לה חברה כלכלית; יהיה לה אותו תאגיד עירוני, שהוא משותף לכמה רשויות או עצמאי לרשות גדולה. כל מי שיקבל רישיון

בינואר זה אגירה ברשת הולכה. זה משהו גדול. מה-01 לינואר 2024 יש אסדרה של ספקי חשמל. נכון.

אנחנו יכולים, ב-2024, לראות מקרים של אספקה מקומית של חשמל ואגירה? יש פוטנציאל כזה?

אנחנו נעשה ישיבת מעקב בפברואר-מרץ ונראה מה קרה עם כל מה שנאמר פה. אני רק רוצה לומר משהו קטן, שמאוד יחזק את הרשויות, לדעתי: אפרופו תכניות אסטרטגיות, בכסף שקיבלנו ממשרד האנרגיה, וקיבלנו לא מעט כסף אנחנו עושים תכנית אסטרטגית מאוד מעניינת: איך אנחנו הופכים את כל תושבי העיר לקבוצת רכישה של אנרגיה סולארית, ביחד עם החברה הכלכלית, והעיר מקצה שטחים ציבוריים לדו-שימוש. אנחנו מיפינו את העיר אילת, בהיקף של 40 מגה, לשטחים של דו-שימוש, ובעצם אנחנו נייצר חברה משותפת לחברה הכלכלית, ליזם פרטי ולתושבי העיר כולם, כולל משפחות מעוטות יכולת, שיקבלו הקצאות, ללא העברת כסף; קניית מנייה. אנחנו בעצם מייצרים קבוצת רכישה של 40 מגה לכל תושבי העיר. כל תושב באילת, כל בית אב, יקבל בין 500 ₪ ל-1,500 ₪ ו-2,000 ₪ מאותה הקבוצה, ואותו ספק חשמל שיהיה לעיר יהיה מחויב לקנות את החשמל מהעיר זה יהיה במכרז, ויהיה מחויב לתת מינימום 5% הנחה לתושבים בחשבון החשמל. זה מודל שאני מתחייבת להראות תוך 5 חודשים, וזו יכולה להיות מהפכה ברשויות מקומיות. תודה רבה. זה מרגש, ובלבד שנראה את זה כאן ב-2024. אדוני היושב ראש, רק מילה אחת.

אלי אלישע, חברת חשמל. דובר פה על חסמי הרשת, אז חברת החשמל עושה עכשיו מאמץ עצום, גם עם רשות החשמל וגם עם נגה, כדי לעשות את הגישור הזה, ולהפוך את האזורים האדומים לאזורים ירוקים, תרתי משמע, במיוחד ביום. המעגל הסגור הזה, כי רק ספקי חשמל גם יכניסו אגירה. נכון. וזה בשיתוף פעולה מצוין גם עם הפרויקט של אילת אילות וגם עם מעלה גלבוע,

שלא נמצא פה. יש שיתוף פעולה מצוין, וזו גם הזדמנות להודות להם על העניין הזה. תודה. אנחנו מסכמים.

הוועדה רואה בדאגה את אי העמידה של מדינת ישראל ביעד שהיא קבעה לעצמה לייצור אנרגיה מתחדשת ב-2030, בהיקף של 30%. הפערים בתוצאות בפועל הם גדולים מאוד. נכון לעכשיו מדווח על כ-10% ייצור אנרגיה מתחדשת, כשכבר היינו צריכים להיות במספרים הרבה יותר גבוהים ב-2023. הוועדה קוראת לכלל משרדי הממשלה להיות שותפים ליעד הלאומי, להסיר חסמים ולהגדיל השקעות בעידוד האנרגיה המתחדשת, תוך הדגשת הרשויות המקומיות כשותפות מרכזיות בייזום, ניהול, הקמה, בעלות ואספקה של אנרגיה מתחדשת; תוך הקטנת הצורך בהולכת האנרגיה המתחדשת מהגליל והנגב למרכז הארץ, ושימוש עצמי מקסימלי במרחב שבו מיוצרת האנרגיה המתחדשת. הדבר הזה מחייב עידוד של יכולות טכנולוגיות, כמו אגירה; כמו הקטימה, שנידונה כאן; ורגולציות שונות שיעודדו יזמים. זה מחייב גם הפחתת חסמים, שמקטינים את ההשתתפות של יזמים בתחום האנרגיה המתחדשת,

למשל, הקטנת התעריף שבו מפצים אותם על ייצור אנרגיה מתחדשת. הרשת היא חסומה, ולכן ההולכה היא דבר דרמטי. חברת החשמל צריכה לעשות מאמץ עילאי לשרת את היזמים של אנרגיה מתחדשת, לאפשר להם לצמוח ולהגדיל את הייצור, ולהכיל אותו בקווי ההולכה, כולל בחינת הנחות יסוד מהעבר, כמו אותם שנאים שלא מופעלים בהספק גבוה וסוגיות אחרות. באשר לרשויות מקומיות, ראינו פה תופעות יפות ויזמות מקומית יפה. יש רשויות שנכנסו, אבל העתיד דורש ש-266 רשויות מקומיות יהיו חלק מאנרגיה מתחדשת ויכניסו הכנסה עצמית כלכלית לרשות. הדבר הזה ישפר את איכות החיים; את איכות הסביבה; את הצל ברשויות האלה; ויגדיל את ההכנסה העצמית שלהן מפעילות כלכלית. מינהל התכנון נדרש לכלול, בתכניות המתאר שלו, פרק שמתייחס לאנרגיה מתחדשת. פרק מבודל, שמגדיר את החזון של העיר בתחומים הללו, כפי שהוא יודע לעשות בהדגשה של סוגיות כמו התחדשות עירונית וסביבה. יש להקדיש פרק לעולם ההתחדשות העירונית, ולאפשר, בתכנית המתאר, מקסימום גמישות ליזמות בתחום ההתחדשות העירונית. הוועדה דורשת ממשרד הפנים להגדיל את מענקי הפיתוח לרשויות מקומיות, ולהקצות אחוז גבוה מהם לעולם ההתחדשות האנרגטית. הדבר הזה הוא השקעה בטוחה, מבחינת משרד הפנים, והגדלת הכנסות שוטפות לרשות על פני הצורך במעקי איזון ובתמיכות אחרות. כלל משרדי הממשלה נדרשים להגדיל את ההשקעות והשותפויות עם הרשויות המקומיות והאשכולות, כפי שחלקם עושים כיום בהצלחה; להרחיב ולהעמיק את היקפי ההשקעות באנרגיה מתחדשת ברשויות מקומיות ובאשכולות כעוגן של הממשלה לפתרונות; ויצירת מוטיבציה מוגדלת בתמריצים כלכליים לרשויות מקומיות, כדי להיכנס לתחום הזה. הוועדה רואה בחיוב את הפטור מהיטל השבחה על מיזמים מסוימים באנרגיה מתחדשת, ואת היכולת של ראש רשות להעניק הנחה בארנונה, ומבקשת ממשרד הפנים, ממינהל התכנון ומכל הרגולטורים האחרים לבחון את החסמים הרגולטורים שייתנו עוד כלים, בידי הרשות המקומית, כדי להיכנס לעולם האנרגיה המתחדשת. הוועדה מבקשת ממשרד האנרגיה לסמן כמה עשרות רשויות שבהן תבוצע תכנית לביצוע של מיזמים מוגדרים של אנרגיה מתחדשת, ולהרחיב את הפיילוט שהיא מבצעת בתחום הזה. הוועדה תקיים דיון מעקב, באזור פברואר, על התקדמויות שהוצגו פה, גם במכרזי רשות החשמל וחברת החשמל וגם במיזמים מקומיים שהוצגו פה, כשלראשונה ניתן להגיע כבר ב-2024 לאגירה ולאספקה מקומית של חשמל. על כל הדברים האלה, נבצע מעקב. אני מודה לכולם. סליחה, אדוני, אפשר להעיר משהו?

מינהל תכנון. אפשר, בסעיף שלנו רק לבחון? אמרת שצריך להכליל. אנחנו לא בטוחים שבאמת צריך את זה, כי יש פטורים - - - אני אסביר לך. תראי, כשנושא חשוב, הוא מקבל פרק. בתכנית מתאר יש פרקים. אני חושב שהיום זה נושא כל כך חשוב עד שהוא חייב להיות פרק בתכנית מתאר. זה לא מספיק להגיד לנו "אפשר; אם תסתכל על התכנית, תראה שעל הבניין אפשר, ועל ההוא, אפשר". תכנית מתאר היא לא רק מה אפשר; היא קריאת חזון עתידית לקהילות, ואם לא יהיה פרק מיוחד לאנרגיה מתחדשת, אנחנו לא מכניסים אותם לעולם התוכן הזה. אנחנו רוצים שכשאתם יושבים במשך שנה שלמה כדי לבנות תכנית מתאר עם ראש רשות שבאותו שולחן לא יפסיקו לדבר על אנרגיה מתחדשת, ושאחד היועצים שלכם בשולחן המתכננים לא יהיה רק סביבה, דיור וגינון, אלא יועץ אנרגיה מתחדשת. זו הקריאה שלנו וזו דרישה; זו לא המלצה. היא נכונה למדינה, כי המדינה הציגה יעד בתחום הזה. תודה רבה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:11.